היום יום שני,

ה-13 ביוני 2022 למניינם. אנחנו פותחים את הישיבה המיוחדת של היום בנושא של אבודים ואובדנות. אנחנו משודרים גם בערוצים ישירים בערוץ הכנסת ובלינקים השונים,

על סדר היום שלנו גם התמודדות עם אובדנות

אחד הדברים שחשובים ונשכחו, שהאיתור היום הוא לא מספק. אנחנו באמת באיזשהו מסע גדול, ותכף נשמע גם מהורים שנמצאים איתנו כאן,

והרבה

בבקשה, פרופ' גיל זלצמן.

אובדנות מועצה שהוקמה מכוח החלטת ממשלה. זו המועצה היחידה שהוקמה מכוח החלטת

אני מנהל בית חולים גהה,

אתם רואים שיש כאן שילוב של שני דברים: מצד ימין הפרעה פסיכיאטרית, כשהשכיח ביותר זה Mood disorder.

בצד שמאל Stressful life event: משהו קרה,

someone: באנגלית, To tell זה גם להלשין וגם לדבר. והם אומרים זו לא הלשנה. ללכת ולהגיד שחבר שלי חושב על התאבדות למורה או להורה זו הצלת חיים. גם צה"ל עושה את זה, בקמפיין שהוא עושה

כמה זמן הם בתוך המדיה החברתית, והם עונים על שאלון של סימפטומים דיכאוניים ואובדניים. אז קודם כל, הממצא החשוב ביותר: תראו שב-2012 יש קפיצה דרמטית בדיכאון בבנות בארצות הברית. בגרף הקו השחור אלה בנות והמקווקו זה בנים. זה מוזר, כי למה שזה

וראה שלא,

של אמא שווה יותר ממחקר גדול מדעי. שווה לבדוק איך הם.

אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו, פשוט הזמן שלי מאוד קצר. תנו לי בבקשה לסיים.

ארגון הבריאות העולמי מראה ב-2020 את המפה העולמית

ככל שהצבע בהיר יותר יש פחות מידע.

זה עוד לא נכון אצלנו מירי תראה לכם, אצלנו הייתה ירידה משמעותית ואולי עלייה קטנה בשנה שעברה.

המספר נמוך יחסית לגיל הזה באירופה, בצבא שוויץ או בצבאות שאין להם סטרס בכלל. אפשר לראות את זה. זה בהחלט מרשים. לגבי אנשים שרוצים לעבור

אלה ילדים שכבר עמדו על צוק, שעוד רגע קופצים. אוקי. שזה מה שאנחנו אומרים, ואני חייבת לפתוח ולסגור סוגריים שלא יכול להיות שהמוקדים הטלפוניים האלה לא יתוקצבו על ידי המדינה בצורה כזאת או אחרת. אנחנו לא נמשיך לתקצב אותם קואליציונית.

הקופה שלחה אותך למיון לוודא שהגעת. מה שנקרא רצף טיפולי. רצף טיפולי.

הם עושים מאמץ אדיר לעבוד על זה. זה לא פשוט. האסטרטגיה השלישית היא הגבלה של אמצעים, שפה אני אראה כמה נקודות חשובות,

החינוך ייתן את שלו ואני לא אתעכב על

נבקש את זה עוד היום.

עוד דבר קטן. חבר'ה, פשוט יש לי הרצאה בפרקליטות ואני חייב לצאת.

לא, אתה תוכל לשאול בסוף.

חבר הכנסת אלון טל, אנחנו אמרנו שהוא חייב לצאת

חוק, ואם תופסים אותך עם הנשק שלך לא נעול אתה אחראי. אם ילד התאבד והנשק לא נמצא נעול אתה אחראי.

לא, אבל למרות זאת,

לתקצב הרחבת מענים בקהילה לפונים

גדולה: כבר מצאת את הילד, הבאת אותו ואין מי שיטפל. ולתקצב הכשרת מטפלים בקשת רחבה. לא רק פסיכולוג קליני מומחה עם דוקטורט. שיוכלו לעשות טיפולים קצרים. יש היום

לצערי הרב היו לי הרבה מאוד ציפיות משר הבריאות, שפנה ואמר מעל כל גלי האתר על הרפורמה לבריאות

אמרתי זהו,

עכשיו אנחנו מתחילים, ויהיה טוב ואנחנו נמנע מקרי התאבדות רבים במדינה. לצערי הרב המצב הזה לא

שכתוצאה משלושת הביקורים אצל הפסיכולוג רופא המשפחה איתר אנשים לפני מצב של אובדנות. וזה הצליח, זה פרויקט שהצליח אז גם אותו הפסיקו. ושם איתרנו את האנשים בתחילת

טטיאנה וקטי, אני רוצה רגע להגיד משפט אחד. לדוגמה,

ל-VNS הניתוחים להשתלת קוצב. כבר אישרו אותו בממשלה וכבר אמרו שיעבירו כסף,

המשכן הזה הוא משכן פוליטי, ויש כאן תמיד אמוציות של חברי כנסת שנלחמים על דברים שהם באמת אמיתיים. קשה הרבה פעמים לקבל סירובים, ואנחנו

והרצון שלנו זה לקדם כמה שיותר את הנושא ולהביא באמת בשורה. ויש דרכים

אני חושבת שיש לך באמת תפקיד מאוד חשוב בעידוד הדברים. אני חושבת שיש לך גם נקודת מבט וראייה, גם אישית וגם לאומית ציבורית, מאוד-מאוד חשובה. על כך באמת תודה

לפחות אבודים מביאה טרנספורמציה רגשית. לפחות באבודים אני לוקחת אנשים לתוך מסעות

תהליך.

ככה. כשאני צריכה לרפא את עצמי אני צמה.

כשאנחנו מדברים על תקציבים אני כל הזמן גם אומרת לגיל: הגיע הזמן שבתי החולים, וזה הקודקוד, הרבה פעמים אני מתווכחת על הדברים

אני לא יודעת מתי אי פעם היה בלבול כזה כמו של מדינת ישראל.

אני כבר לא יודע, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני כבר לא יודע. תחושת חוסר האונים,

כמובן ליערה ולך, צופית, ולכל מי שנמצא פה.

אני חושבת שאנחנו

אני לא חושבת שהחברה האזרחית אמונה. קודם אמרת, עידית, שהחברה האזרחית אמונה, היא לא אמורה

אבל אני אומרת: כבר נקבעו בתקציב 2022 סכומים לתוכנית הלאומית לילדים ונוער עם עשרה מרכזים ברחבי הארץ. כולה מדובר ב-20 מיליון שקל. לא מעבירים את הכספים. אותו דבר לגבי הפיילוט של הקוצב, אוקי? קוצב שנועד לטפל בדיכאון כרוני שהוא עמיד לכל התרופות

בתי הספר צריכים לנהל היום תפיסה של מנהיגות.

מסתם שיעור ספורט של קפיצה לרוחק, שיעור ספורט הרי יכול להפוך בעצמו לאימון מנטלי. שזה מה שעושים חמש אצבעות,

שמדברים על החוסן הנפשי.

משרד החינוך, אלה דברים מדהימים שגם ישבנו עליהם מולכם. גם הנושא של

מה אני אגיד לכם חלק מהסיפור של להיות חבר

אני בנושא הזה אדבר עם שר הבריאות.

ואני מדבר כפרופסור למדיניות ציבורית נראה לי שההשקעה פה, אני חושב כמה אנחנו משקיעים בכבישים

כלומר לא פסיכיאטרים ולא פסיכולוגים, אלא נמצאים במרחב: מורים,

ובהשקעה לא גדולה, שכאן לא צריך להקים

צריך לזכור שכולנו משמשים כעין עזרה ראשונה, כעין פראמדיקים, כעין נקודות קליטה. אני אדבר כמובן מהעולם הרבני: רבנים נמצאים בדיוק במקום שבו הם

מורים צריכים תשובה לשתי שאלות: א' איך אנחנו מזהים, וב' מה הפעולות הראשונות שאנחנו,

אז באמת ביחד עם מועצת החכמים פה אנחנו נתאם ביחד עם משרד החינוך,

מוציאים את הילד מבית הספר ואומרים תחזרו רק עם הערכה פסיכיאטרית. לא נותנים שום מענה, ואם הם רוצים נגיד, השתחררו מטיפול נמרץ ורוצים פסיכיאטר אין

להוציא את הסעיפים הנוראים האלה מתוך חוק הנוער, ולתת להורים להתחיל לדבר על מה שכל כך כואב להם, ולבקש עזרה בלי להיות מאוימים לא על ידי המערכת, לא על ידי חוק ולא על ידי לשבת בבית כלא שנה,

זה לא צריך להיות בחוק, כי אין פה שום סיבה לבושה. שום סיבה לבושה.

זהו,

אז ההורים יוכלו להתחיל

אז באמת, אנחנו לא יכולים לעשות איפה ואיפה. אנחנו צריכים

שגם נמצאת כאן סביב השולחן. רק ראיתי ושמעתי את כמות התרופות שהילד שלה מקבל זה פסיכי.

בן אדם פשוט מבוגר לא יכול להתמודד, הגוף שלו לא יכול להתמודד עם כמות כזאת של תרופות.

אבל יותר גרוע: כשהוא גומר את הטיפול שלו יש עכשיו שתי בנות שתקועות במחלקת נוער

ואתם פשוט תתנו לנו להיות ראשונים בתור, כי נורא-נורא קשה לנו כרגע. ואם עכשיו אני צריכה עזרה בהולה, ואני

אני פשוט אוכל לשים את זה עלי, ואתם תשאלו אותי אם אולי אני צריכה רגע כוס מים.

בשם הבן.

זו הייתה הצגה בקאמרי,

אלה היו 20 דקות, אבל זה היה כל כך מדויק

אנוש, סה"ר וער"ן הן חשובות מאוד. וכל המתנדבים הם נפלאים; אבל בשביל למנוע אובדנות צריכים אנשי טיפול שמוכנים לגשת ולמנוע אובדנות דרך טיפול. צופית, יש טיפולים פסיכיאטריים,

גם, גם. הם הביאו את זה ושמו את זה על השולחן, וזה באמת הפיתרון. ופסיכולוגים חינוכיים שנמצאים בשפ"חים ועושים עבודה נפלאה, ונמצאים בחוסר

אנחנו חוקרים את זה. בינתיים עברנו על כל המקרים בצורה מאוד-מאוד

אבל ברור שאנחנו מאוד מודאגים מקיומה של מגמה. אם עכשיו עברה רק חצי שנה ואנחנו כבר בעשרה

אני מבקשת מההורים לתת לי את מספר הטלפון

אין שום הכשרה לאותם מפקדים. אין הכשרה. הם לא יודעים איך להתייחס לזה. וב-99

ומגיעים לשם גם חיילים אחרי מעצר או אחרי מאסר חיילים מאוד בעייתיים. אני נתקלתי בקשב בלתי רגיל. אנחנו הוזמנו מהעמותה לתת שם הרצאה. קשב בלתי רגיל של כל המפקדים. אני התרגשתי שנתנו לי את הכבוד לדבר איתם בכלל. התחושה הייתה שהרבה פעמים, דיברתם על

כתוצאה מהצעדים, בזכות הצעדים האלה, 30 חיילים צעירים ניצלים. בתור פסיכיאטר, ניהלתי את המרפאה בגהה הלוואי שהיינו מתקרבים בכלל לעשות את

רעיון לא רע בכלל.

משפחת חרמש, קודם כל אני רוצה להגיד לכם

תודה על העבודה המדהימה שאתם עושים בעמותת בשביל החיים, שגם ייסדתם את העמותה, ואתם גם מלווים משפחות, ואתם באמת עושים את זה מכל הלב.

זה המקצוע הכי חשוב שיש בחיים ואף אחד לא לומד אותו.

אנחנו היום בעמותה מדברים על הכשרת הורים. כל הפרויקט הזה, שיחד

זה לא פשוט.

מי יטפל?

יראו אותו מיד במיון ואחר כך הוא יקבל תור לעוד שנה. אז המצב הזה לא השתנה. וגם, אנחנו יודעים ש-50 אחוז מהמתאבדים היו בשבועיים האחרונים אצל רופא

אבל ברגע שהוא מתקשר אלינו, שיתוף הפעולה עם צה"ל הוא מדהים.

לצה"ל, לאכ"א, להעביר את המידע הזה לחיילים. החיילים מכירים את השירות שלנו. שהמספר הזה יהיה אצלם יחד עם פנקס השבוי, אם יש עוד פנקס כזה היום או שלא אני לא יודע. זה משהו ששווה הצלת חיים. הדבר השני

משום שבסופו של דבר,

כלפי מוגבלות נפשית.

משום שאנשים מתביישים

אתם חייבים וחייבות להבין שזה נמצא בכל מקום,

גם האמיצים האלה, שחשפו את זה גם את אותה מלכת יופי, לא הבינו איך יכול להיות שאישה כל כך יפה וכל כך

בבקשה.

פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי ועוד כמה דברים. אני מייצג פה את הפורום שנקרא אמפטי"ה.

ששם למטרה ראשונה את טיפוח ההורות וטיפול

לא עוברים חודשיים, ועוד אחת מתאבדת. פה אני התגייסתי לקהילה, ישבנו עם ההורים, ואני עושה רק סבב בין ההורים מה אתם יודעים על כל הנושא הזה. ומתחילות לעלות ידיעות. בעצם זה הופיע בווטסאפים, בעצם אנחנו שומעים את זה מהילדים שלנו.

גם היא בסיכון

נכון,

הביאו כאן את הנתונים ומשפחת חרמש דיברה על זה.

שי חן גל, פסיכולוג ראשי של בית הספר להכשרה מקצועית.

כי אני חושב שמאוד חשוב לשמוע את משרד החינוך ומשרד

זה מיזם חברתי שאנחנו עושים מכספנו ומרצוננו הטוב.

אופציות.

מטפלת,

יש לי קליניקה פרטית עשר שנים,

בעצם הבאתי את הכלים מתחום רחב של טיפול רגשי, ממגוון רחב של שיטות של

ששעתיים ומשהו לא מספיק להכיל את כל הנושא. כמעט שלוש.

בדיוק. לא מספיק להכיל את כל הנושא החשוב הזה.

כשהתחילה

ואנחנו עושים את זה באהבה.

ד"ר שי חן גל דיבר קודם הוא שותף שלנו. כלומר: הם הגורם חברת עמל שמספקת את התוכנית ומוציאה לפועל את

אני עכשיו לא אציג מפאת קוצר זמן. אנחנו עוקבים, כלומר, יש לנו איזשהו מדד כי אנחנו עוקבים

מקבלים אותם ובשיח איתם. אנחנו רואים עד סוף 2021 אנחנו

שהתוכנית הלאומית למניעת אובדנות ויש את היחידה, ונמצאת פה גם מנהלת היחידה, יעל פומרנץ. עושים פה דברים נפלאים, וגם אורית, מנהלת האזור. עושים

חסרה כתובת אחת ישירה לפנייה,

שזה הנושא שלה,

צוותי משבר. צוותי משבר, בדיוק.

מה מגגלים ואיזה טלפון מקבלים שם. מה כותבים בגוגל? מה המילה? מה

אבל פרסמנו את סימני המצוקה ועובדים עם מורים

אדגיש:

הם אמורים לאתר מצוקה נפשית. המצוקה הנפשית הזאת יכולה להיות בסופו של דבר חרדה, היא יכולה להיות משבר במשפחה ואני רוצה להתייחס לעניין ההורים,

התוכנית של בוחרים בחיים אני לא אפרט את תכניה, אני חושבת שזה גם

אני כן אגיד שהיא חלק מרצף. אני חושבת שזה גם קצת עונה לדברים שאתם העליתם קודם: למה דווקא

שוב: חסרים פסיכולוגים חינוכיים קליניים, עובדים סוציאליים כדי להחזיק אותם.

את כל זה צריך להוריד אחורה.

בסדר גמור.

אני אגיד לכם משהו: אנחנו בשעה 12:10. אנחנו כבר שלוש שעות ועשרה לתוך הדיון הזה, כשב-12:00 היה אמור להתחיל כאן דיון תקנות מכשירים. כולם שם כבר בחוץ. עכשיו, כן יש לנו עוד הרבה שרצינו שידברו, כמו תחיה ועוד הרבה שותפים פה מסביב לשולחן. יש לנו גם עוד בזום, ואנחנו פשוט לא מספיקים. מה שאנחנו נעשה: אנחנו נקבע כבר השבוע, ואנחנו נעדכן, דיון המשך בנושא הזה. דיון ההמשך לא יהיה ממש דיון. אנחנו מציפים את כל החברה האזרחית עם המון-המון יוזמות אישיות שמטפלות, עם הרבה ספרות, קריאה, הצגות. יש מצב שנציגים מההצגה של בשם הבן ואגב, מי שלא ראה - - - הבן. לא בשם הבן. הבן, לא בשם. את עושה מיקס בין שני דברים. אה, אוקי. סליחה. אז אנחנו ננסה לראות מה אפשר לעשות. לפני שנגיע לכאן לדיון חוזר, אנחנו כן נרד לתוך מערכת החינוך, לתוכנית בוחרים בחיים ביחד עם הוועדה. אנחנו נשמח לבוא,

לפרגן ואף לדרוש שזה ייכנס לתוך התוכנית הזו, ושלא תצא תוכנית בלי שזה עובד בכל בתי הספר של מדינת ישראל. אז אנחנו נהיה חלק מכם, אתם תציפו לנו את הצרכים. אנחנו נתמוך בכם. אני כבר אומרת: הוועדה שלנו נמצאת בכל יום חמישי בסיורים,

שלישי ורביעי נמצאת בדיונים, בכל יום ראשון נמצאת בפגישות והערכות מצב. אנחנו על מערכת הבריאות לגמרי, ותודה שאתם שותפים ביחד איתנו. אז תודה, והשם עמכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:17.